אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. פניית יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק יסוד הכנסת (תיקון) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר). חברת הכנסת לזימי, בבקשה. הוראות חוק יסוד זה יחולו רק ביחס לחברי הכנסת המכהנים בממשלה שמספר השרים וסגני השרים המכהנים בה אינו עולה על 18 - נושא חשוב, ראוי בהחלט לדיון, אבל לחלוטין מהווה נושא חדש. סוגיית השרים וסגני השרים לא עלתה עד כה לתחולת החוק, לכן אני חושבת שצריך לדון בזה כנושא חדש על סדר היום.

חושבת שלצד הסדרת החוק הנורבגי צריך גם להסדיר את סוגית כמות השרים בממשלה, בטח את כמות סגני השרים בממשלה. צריך להסתכל על זה מטעמים של ניהול הגיוני, תקין ונכון, לא רק מטעמים של כספי ציבור. זה מאפשר לנו לפתוח את כל סוגית החוק הנורבגי - זה עניין של הסדרה, לא עניין של סידורי נוחות לממשלה - כעניין של הפרדת רשויות במהות העמוקה של הפרדת הרשויות, דבר שאני אישית דווקא תומכת בו. הסעיף הזה ששם בתוך סל החקיקה גם את סוגית סגני השרים וגם את סוגית השרים, שתי סוגיות חשובות, חייב להיות נדון בנפרד כנושא בפני עצמו, לכן אני מביאה את ההסתייגות שלנו. אני אשמח להתייעצות סיעתית. מדובר בסעיף תחולה לחוק הנורבגי, לגבי גודל הממשלה שבה שרים או סגני שרים יכולים להפעיל את המנגנון הזה.

בנושא חדש,

ככל שהוועדה תרצה, וגם

אם הוועדה הזאת תחליט שכן מדובר בנושא חדש מדובר בהסתייגות של סיעת יש עתיד זה אומר שלא ניתן יהיה לצרף את זה כהסתייגות וזה לא יעלה למליאה. זה מפיל את ההסתייגות? נכון.

הצבעה אושר. רביזיה.